י"ד בתמוז התשע"ה, 1 ביולי 2015. כהרגלנו ביום רביעי אנחנו פותחים את הישיבה בשאילתות. שאילתה דחופה מס' 40 לשר אבי גבאי, אבקש את השר שיעלה לדוכן. תשאל אותו חברת הכנסת נאוה בוקר. השר להגנת הסביבה אבי גבאי יעלה לדוכן. חברת הכנסת נאוה בוקר, תמתיני

אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, חברות כנסת נכבדות,

מדובר בעצם בשרפה, מה שנקרא בעירה תת-קרקעית שמתרחשת שם במקום שהיה בעבר בריכת דגים שכוסתה בחול וכו' ונשאר

צעד ראשון שעשו, גידרו את האזור, במובן הזה שהביאו מחפרון שיגדר מסביב לאזור כך שהבעירה הזאת לא תתפשט. אבל עדיין זה לא פותר את הבעיה, כי עדיין יש הריחות

כול ברכות על התשובה, ובמיוחד על השינוי שאתה מוביל בהיבט הזה. אני רוצה להרחיב את השאלה, כי לא רק בקריית-ביאליק אלא בכלל במפרץ חיפה משהו

אני רוצה,

להמשיך את שאלתו של חברי חבר הכנסת חנין וטיפה להרחיב אותה. אנחנו באים עכשיו מדיון בוועדת הפנים, ונציגיך מהנהלת המשרד באזור חיפה היו

יבחן את החומר. שיבואו אנשיך מוכנים בשבוע הבא לוועדת הפנים עם,

תשובה ראויה.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. אדוני השר להגנת

אדוני היושב-ראש, חברים נכבדים, אני אתחיל מהסוף. חבר הכנסת מיקי לוי,

לא מכיר את הסוגיה, לא שמעתי עליה עד היום במשרד.

אז אתמול שוחחתי עם מנכ"לי החברות וביקשתי שאת חיפה ישימו ראשונה בסדר העדיפויות, שיעשו בכל התחנות בחיפה לפני שהם עושים בשאר הארץ. כולם הסכימו ויעשו את זה. מטפלים בנושא הגז במפרץ חיפה. כמו שאתם יודעים,

תראה, הנושא של שלוש התוכניות,

קרקעות הצפון ובתי-הזיקוק, הוא נושא, קודם כול,

בו גם אספקטים, נקרא לזה, ארכיטקטוניים, אדריכליים, של איך צריכה חיפה להיראות.

אחד מהמרכיבים,

ויכול להיות שבתי-הזיקוק בעתיד יקבלו הוראה להוריד את רמת הזיהום, אף שצריך לזכור שבתי-הזיקוק

אוניות קטנות ואוספות את כל המכלים ומפזרות אותם בים התיכון, בכל מיני נמלים אחרים, לא נראה תופעה של משאיות נכנסות ויוצאות. זאת אומרת,

רבה, חבר הכנסת איתן ברושי, כפי שנקבע בעבר בבית-המשפט העליון, בבג"ץ 8293, שיין ברגנר-גוטמן נגד המפקח על הביטוח והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון,

וזה מעוגן בפסיקה, שאין זה מתפקידה של המפקחת

חבר הכנסת דני עטר. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן

אכן השאלה שהעלה חבר הכנסת ברושי מכוונת אותנו לבעיה מאוד מאוד קשה וחמורה,

ההתמודדות עם הבעיה הזו היא מערכתית, מסובכת,

זו שאלה אחת קצרה, ברשותך.

אנחנו מעלים כאן לא פעם את הסוגיה של ההיטל על העובדים הזרים בחקלאות, ו-10% היטל, שזה כ-130 מיליון שקלים במצטבר על כל החקלאים בארץ. אני חושב,

דיון.

לגבי השאלה השנייה,

יש כזאת תוכנית אבל היא לא גובשה סופית, כרגע זה

אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברות הכנסת, אני מודה שאני ממש ממש מתרגשת להציג את הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה לקריאה טרומית בכנסת. על ההצעה

זאת אומרת, למי מכם שחוששות וחוששים שעכשיו זה יהיה: דיברתי לא יפה למישהו שעובד אתי אז כבר אפשר לתבוע אותי על התעמרות בעבודה?

נשנית,

התייחסות

שכבודם נרמס. התעמרות גורמת לבעיות בריאות,

בשנה. מעל 50% מהאנשים שנפגעים מתפטרים, והמחקרים,

מצביעים על כך שכ-10% ממקרי ההתאבדות בעולם הם של אנשים שעברו התעמרות בעבודה. העבודה, אחרי הכול,

שהחוק הזה,

כאילו עוד רגולציה נגד מעסיקים או מעסיקות. לא כן הוא, חברות וחברים. כמו שהסברתי כרגע, יש לזה שני צדדים, הצד של רווחת העובדת והעובד, אבל גם הצד של איכות והספק מקום העבודה. ככלל, החוק הזה בא לראות את מקום העבודה כמקום

בראש זה: למה זה בעצם קרה לך?

אולי הבן-אדם שעשה לך את זה,

אולי את היית לא בסדר?

ומסכים להצעות חוק שהאופוזיציה מציעה, דווקא את החלק הזה, זה לא נסתר מעינינו. נכון.

והיא תמשיך, כיוון שאני חושב שככה צריכה להתנהג

אחרי שהם חטפו מהבוס איזה ביזיון או איזו התעמרות,

השלום-בית לא שלום-בית, החינוך של הילדים לא חינוך,

ובדרך כלל, לפי הסקרים שעשינו ב-2013, הסקר שהזכרת, לצערי, שוב, אלה האוכלוסיות המוחלשות, שהם הסובלים העיקריים,

רבותי, המציעה מסכימה להתניות הממשלה,

את מסכימה להתניות הממשלה? כן.

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק למניעת התעמרות בעבודה, התשע"ה 2015, מי

חוק שיועלו מייד אחרי כן. חבר הכנסת כהן,

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, עמיתי השרים, חברי חברי הכנסת, הצעת

הזכאות הזאת יכולה להיות על-פני שלוש תקופות במצטבר. בעוד שכיר יכול להיות זכאי בלי הגבלה, אותו עצמאי יוכל להיות זכאי במשך שלוש פעמים. חוק הביטוח הלאומי עדיין מפלה בצורה לא מבוטלת

חשבונית ולא במסגרת של שכיר, ולכן אנחנו צריכים להבטיח שיש להם את אותם תנאים. נכון להיום, צריך לזכור שהעסקים הקטנים והבינוניים הם אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר במשק, והם לא זוכים לאותם תנאים ולאותה הלימה כפי שהיה ראוי שהם

ברגע שאנחנו ניתן את הדחיפה ואת העידוד לאותם עסקים,

בין היתר, לבוא ולטפל בנושא של תחרות, בנושא של יוקר המחיה, וצריך לזכור שזה צעד ראשון מבין צעדים נוספים שיצטרכו להיות בעתיד לטובת צמצום האפליה ועידוד העסקים

דברי אני מבקש לברך את שר הרווחה חבר הכנסת חיים כץ ואת שר האוצר משה כחלון שניאותו וסייעו להעברת החוק הזה, שהחוק שלי מוצמד

הכנסת שדנה בנושא מצוקת האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, על הכוונה להמשיך לקדם את הצעת החוק שהתחלנו לקדמה טרם הבחירות להסדרת מוסר התשלומים של

לציין כאן את ההיסטוריה של החקיקה הזאת.

נולדה בעקבות מחלה קשה של בעלי, זיכרונו לברכה, שהיה רופא שיניים מצליח מאוד, עם קליניקה פרטית לא קטנה,

הוא חלה במחלת לב. אחרי התקפת לב ראשונה ושנייה,

הקליניקה התמוטטה בגלל המחלה ונסגרה.

לקחנו 170 יועצים, כדי לעזור במסלול של פתיחת עסק והתקדמות

עסק, אבל לעתים קרובות הרגשתי לא

הזו. קרוב לחצי מיליון אזרחים במדינת ישראל הם עצמאים, בניגוד לסטיגמה שהייתה קודם, שמדובר כאן במשפחות עשירות. פעם זה היה מקובל, הפרוגרסיבים העצמאים, הליברלים

שבאים לעשוק את כולם. קרוב למחצית האנשים הללו, הכנסתם היא כשכר המינימום.

אין להם שום רשת ביטחון. בסך הכול הבעיה המרכזית כאן היא שהם אינם קבוצת רכישה, וזה מה שפועל ומפריע להם ללכת ולקבל את הזכויות, כמו שכל אחד אחר יכול היה

כבוד היושב-ראש, תודה רבה, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, אני חושב שזה יום חשוב בכנסת ישראל, שבו העצמאים מקבלים את היחס שלהם. ואני רוצה

המקומות של הקניונים של הרכבות. אנחנו רוצים לוודא שזה לא יהיה רק בידיים של הענקים.

יש שני קניונים שהם פחות או יותר דואופול. הם שולטים במסחר במדינת ישראל. והרבה מאוד פעמים, אם אתה שחקן קטן, אתה לא יכול

אילן גילאון, סופה לנדבר. הצעת החוק הזאת זכתה לתמיכת הממשלה. היא זכתה לתמיכת הממשלה בהתניות. גם הממשלה חושבת, על

מקווים,

אם חלילה הם יצטרכו, הם יוכלו לקבל מענה ולקבל לפחות כמו שכירים באותם תנאים. בתנאים

הממשלה תומכת בהצעת החוק, ואני מבקש לאשר אותה.

ונעביר את זה

אם כן, גם הצעה זו תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה. רבותי, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטוח אבטלה לעובד עצמאי), התשע"ה

אני מבין שהבקשה היא לעבור לשאילתות, איפה יושב-ראש הקואליציה? לא לא, רבותי, הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון, הגברת השקיפות של דיוני הוועדה לפטורים ולמיזוגים),

אנחנו רואים בהצעה הזו הצעה ממש ממש דרמטית, אף שהיא נראית מסובכת, כי היא מרחיבה את הוראות השקיפות שחלות על הוועדה לפטורים ולמיזוגים ברשות ההגבלים העסקיים. זו ועדה שהממונה

הצעת החוק שמוצעת לנו, של חברת הכנסת זהבה גלאון וידידי הרב משה גפני, העיקרון שעומד מאחוריה זה הנושא של השקיפות, שקיפות הדיונים בפרוטוקולים ברשות ההגבלים,

כי בכל זאת, בנושאים כל כך מרכזיים, אני לא חושב ששר לבד, אסור לברוח מאחריות, אבל כדאי גם שהציבור ידע וישותף בעניין, ובעיקר הכנסת,

שהשר יגיע אני מאמין שהוא כבר ייכנס.

הולכים לאתר אותו? לא,

הוא יצא ממש לפני חצי דקה.

אבל אני הודעתי לפני

תודה, השר, בטקס שנערך לאחרונה לכבוד תלמידי המכינות הקדם-צבאיות החליף משרד הביטחון להקה צבאית המשותפת לנשים ולגברים בלהקה שבה שרים גברים

כמו כן, כל הנואמים באירוע, שבו לקחו חלק נציגים של מכינות חילוניות ודתיות, היו גברים, אף

ולאור האמור לעיל יפעל משרד הביטחון בשיתוף משרד החינוך ומועצת המכינות לגיבושו של נוהל סדור שיגדיר את תוכני הטקס ואת המשתתפים בו. תודה לשר

שאלה נוספת. קודם כול, אני מודה לך.

לנבחרי הציבור, להגיד

או חיילות

אל המניח הרשמי החשוב,

שתיים.

להגיש, כלומר

חוזר אחורה עוד לתקופת היותי רמטכ"ל, קבענו כללים שמאפשרים גם לחיילים הדתיים לשרת וגם לחיילות

וזה קורה, למשל, אם יש לנו במערך הנ"מ גדוד שיש בו גם גברים וגם

לאחרונה הערה בנושא, גם לי זה צרם. בתקופת היותי רמטכ"ל אפילו הנחיתי לשלב את זה, וראיתי שיש חזרה לאחור אז הנחיתי לאחרונה, לפני כחודש,

יש עניין של אם אנחנו מביאים עכשיו

רשות שדות התעופה ממשיכה ותמשיך בתהליך הוספת פקחי טיסה גם בשנים הקרובות ככל שיידרש. לגבי אירוע הבטיחות הזה שבו היה מעורב הפקח שמדובר

שלהם, ואחר כך הם חוזרים אלינו כשהם בצורה גרועה מאוד

בטיחותיים. אני

הצעת חוק המזונות (הבטחת

(תיקון, החרגת הכנסה מעבודה או ממשלח יד ממבחן ההכנסה), התשע"ה 2015, של חברי הכנסת מאיר כהן ויאיר לפיד. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת מאיר

אבל אם אתן תצאו לעבוד, המזונות האלה ייעלמו, לא רק שייעלמו, אלא החל מ-600 שקלים שאתם תרוויחו, על כל שקל מעבר ל-600 שקלים אתן תשלמו 60 אגורות שינוכו

אני לוקח את זה, בבקשה. אם מישהו רוצה, שנייה, מירב.

אדוני השר, אדוני השר, היות שפגשתי את האנשים האלה ואני חי בתוכם, הם באמת נמצאים בתחתית הסולם. האמן לי.

חוקק את חוק המזונות, המטרה שלו הייתה להבטיח שנשים עם ילדים שלא מצליחות לגבות את המזונות שלהם מבני-הזוג שלהן לשעבר, בית-המשפט בעצם יסייע להן, והוא הטיל על הביטוח הלאומי לגבות את דמי המזונות

זה. לגבי המשכורת שלהן, שממנה מתחילים לנכות לאישה חלק מתשלום המזונות, המשכורת שלהן היא נמוכה. אני רוצה שתדעו על מה אנחנו מדברים. שימו לב

גם של חבר הכנסת מאיר כהן וגם

מבקשת לקבוע שלא להכליל את ההכנסה של הזוכה במזונות מהעבודה שלה בחישוב ההכנסות שלה לשם קביעת הזכאות

לא. 350 מוכנים לתת בלי חוק. ואנחנו רוצים חוק. אז זה לבוא לפה, אתם

ואתם

יש שני סוגי פנסיה במשק הישראלי. יש הקרנות הוותיקות של אנשים שהתחילו לעבוד לפני ינואר 1995, והם צברו אחוזים, והם קופה סגורה. והנשים, יש להן שם יש זכות לעבוד עד גיל 67,

40,000 נשים לפי 1,500 שקל לחודש זה 60 מיליון. זאת אומרת שהביטוח הלאומי חוסך בזה שהוא דוחה את גיל הפרישה 720 מיליון שקל לשנה בערך. זה הפועל היוצא של דחיית גיל

לא, הצעת החוק הזאת תבוא. תשמעי, אין, על כל, ודאי.

כמה אנשים כאלה יש לנו?

אבל אנשים לא יוצאים לעבודה, הם מרמים אותך. אם אתה רוצה להוציא חרדים, נזקקים ועניים לעבודה, אתה חייב, לא טעיתי. שמע, אני באתי לשם בשביל לנסות לעזור לאוכלוסיות

בתקציב 2015 היה 300 מיליון, מה אני אעשה עם 300 מיליון כשאני צריך 3 מיליארד, 287 מיליון ו-359,000 שקלים?

130, עשית בשש שנים, צריך להתחיל ממשהו. אנחנו מתחילים עם הבעיה

מבחינתך, שתגיד: תנו לנו שלושה חודשים.

תנו לי שלושה חודשים. אנחנו נכונים למשא-ומתן אתך. עצם הקביעה של לוח-זמנים, אני חושבת, תכניס גם אותך לסד של התנהלות. אנחנו מכבדים את הבקשה שלך, אנחנו תומכים

של חבר הכנסת עמר בר-לב. גם בהצעה זאת תשובה והצבעה במועד אחר. חבר הכנסת עמר בר-לב, עשר דקות לרשותך להציג את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להחזיר את כולנו שנה אחורה,

מוקדי החירום

עליהם להיות תמיד זמינים וערניים לשעת-חירום, אבל רק נסו לדמיין מוקדן, לו אתם, כל אחד

הצעת החוק שלי באה ואומרת שצריך להתייחס לתופעה כזאת של התרעת שווא בחומרה ולהיאבק בה בנחישות. הגשתי אותה בכנסת הקודמת, מייד כשנודע הדבר, ולא הייתי

כוונת סרק, כי פחות או יותר ביום השנה לרצח הנערים לא ראוי שמי שבאולם הזה יצביע נגד הצעת חוק כזאת,

שנבצרה מבינתי? אז ניסיתי לברר, והתברר לי שהיועץ המשפטי למשרד הבט"פ ביקש את ההארכה, כי מתברר שבמשרד

נשכח את הקורבן העצום שהם ומשפחתם נשאו בו, אבל נוסף על זה נמשיך ונפעל בנחישות כדי שהצעה כזאת תגיע הנה לכנסת, ואני מקווה שתאושר בסופו של דבר פה-אחד. תודה

ולדעתי בסופו של דבר יסייע מאוד גם לביטוח הלאומי ולרשויות המדינה. אני מבין ששר הרווחה, השר כץ, בוחן את הנושאים הללו.

אני יודע שיש לו כוונה לעשות כל מיני מקרי בדיקה ולראות איך אפשר לטפל

סגן שר הביטחון אמר: נמנע את הפיגוע הבא אם נעשה בנייה בהתיישבות ונראה לפלסטינים שזה לא משתלם. אם נעשה את זה מייד,

וזה יעזור והם לא יעשו פיגועים יותר. קודם כול, במסגרת הבהרת הסמכויות, ראוי אולי שנקרא לסגן השר הזה

ביחס לאימפוטנציה המדינית שלכם. תיאבקו בטרור,

תפסיקו לתעתע בציבור ולמכור לו את השקר הזה שבנייה מונעת טרור. ככה לא מנצחים, ככה מפסידים גם למחבלים וגם בקרב על מעמדה של ישראל

הגיע הזמן שתבינו, אתם גם לא מבינים בטרור, חבר הכנסת מגל, אתם גם לא יודעים לטפל בו, אתם גם מסכנים את קיומה של מדינת ישראל בצורה שנאבד את הרוב

חבר הכנסת מגל וחברי בקואליציה? שהתמונה הזאת יום אחד יהיה בה פרצופו של יאסר ערפאת? זה מה שאתה רוצה כאן? אתה רוצה 61 פלסטינים יושבים כאן במליאה ושאתה איבדת את הרוב

העניין, למה שהגשת בהצעת החוק. אני מדבר על החיים עצמם. כן, בחיים עצמם גם הביטוח הלאומי חושב שלא יכול להיות שתעבור שנה ויישארו בקופה כ-3 מיליארד שקל שאנשים לא לקחו כי הם לא ידעו שמגיע להם. זה לא סביר וזה לא בסדר.

אני לא רואה את השם, "יד מכוונת", או משהו כזה, פרויקט של "יד מכוונת" כפרויקט התחלתי לפתור את הבעיה שאתה העלית. הצעת החוק שלך היא טובה, היא מעולה.

ואנחנו עובדים על זה.

אפשר להמשיך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק שלפנינו בסך הכול מבקשת להחיל על קרן קיימת את חוק חופש המידע.

2014 בפנקס החברות כחברה לתועלת הציבור. הדבר נבע מכך שבפועל קרן קיימת מחזיקה ומפעילה סמכויות שחלקן סמכויות שלטוניות מובהקות,

מחזיק בחמישית מקרקעות המדינה, ולמרות כל זאת זוכה לפטור גורף מבקרה או פיקוח כלשהם במדינת ישראל. איפה נשמע כדבר הזה? אדוני היושב-ראש, בממשלה הקודמת ניסינו להחיל על קרן קיימת שקיפות ובקרה בדרכים

שקלים לשורה של מפלגות, ובהם כ-1.7 מיליון שקל לליכוד. אולי זו הסיבה שכל שרי הליכוד הצביעו נגד ההצעה בוועדת השרים לחקיקה. אינני יודע,

אז אל תשמיץ את קק"ל, אל תשמיץ את קק"ל. אז מה הקשר למושחתים ומסואבים? אני לא השמצתי אותה, השמצתי את מי שלא רוצה להצביע על, חיליק, אל תצביע בעד,

אל תצביע, אל

ניצלת. לקחו

חצי

להצביע עבורו כדי שקרני אור השמש יחדרו סוף-סוף לקופסה השחורה ששמהּ קרן קיימת, יחטאו ויבריאו את ההתנהלות של הגוף הזה. כמו כן, אבקש להעביר את הצעת החוק

מקומה של קרן קיימת. היא אף מוכרת בחוק כגוף ציבורי, עובדותיה ועובדיה מוכרים כעובדות ועובדי

ודווקא בשל כך אנחנו חושבות וחושבים שצריך שתהיה מוכפפת לחוק חופש המידע כמו כל גוף ציבורי בעל חשיבות במדינת ישראל. זה בעצם כל הרעיון של הצעת החוק הזאת,

הנספח לאמנה קובע כי קרן קיימת לישראל היא קרן מקרנותיה של ההסתדרות הציונית העולמית. סעיף 12 לאמנה קובע במפורש, היא שונתה פעמיים. פעמיים

את ההצעה, או מה השרה מבקשת? לא, אתם רוצים שנצביע?

אוקיי. אני רוצה להשיב חצי דקה.

יאללה מצביעים. אדוני היושב-ראש, הצבעה. לא רוצה, רגע רגע. שנייה, שנייה, שנייה. הוא רוצה להשיב. לא,

מוותר. לא, תמשיכי לדבר. תראה, מיקי, חבר

רגע, אני

לעלות להגיב. ואת החשיבות שקק"ל מוסיפה למגזר החקלאי. דרך אגב,

אני זוכרת אותך בתור יושב-ראש מועצה מדבר בשבחה של החטיבה להתיישבות, אבל זה סיפור אחר.

מדוע אי-אפשר לשנות אותה פעם שלישית? אף אחד לא מטיל דופי בעבודתה של קרן קיימת, כולנו יודעים את חשיבותה מקום המדינה. מה ביקשנו, שקיפות? שהדוחות

ההחלטה?

הצבעה אלקטרונית. אין לנו רוב.

אל תדאגו, אבל אתם צריכים,

מדינת ישראל. ברוכים הבאים. הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון, איסור הפליה מחמת מקום מגורים), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת ינון

כן, אבל הוא צריך להודיע את זה מראש.

אני לא יכול להיות פה על הדוכן בלי להשתתף ולהביע את צערי, השתתפות בצער משפחת מלאכי רוזנפלד,

מול הגל הרצחני של האומה הערבית,

ואנחנו נבנה בארץ-ישראל, כי זאת הארץ שלנו.

גם אם נעזוב רגע את הטיעון שזו הארץ שלנו, אין שום סיכוי שאפשר לסגת

השואה כל העולם נגדנו.

אומה ערבית שכל היום רוצחת, האחד את השני, כשיעשו, תחשבו מה היו עושים ליהודים ב-1948,

אז אתם עוד באים וצועקים

יש למדינה הזאת, מאיפה עלית?

מה קורה בלבנון, מה קורה בירדן. מה עשיתם פה אלפיים שנה כשלא היינו?

פה?

מה היה פה? לא היה פה כלום.

איסור להפלות מחמת מקום מגורים באספקת מוצר או שירות ציבורי במקום העסק או במתן הכניסה למקום הציבורי,

איסור להפלות באספקת מוצר או שירות ציבורי מחוץ למקום העסק בין

אני רוצה גם לומר כמה מילים על מלאכי רוזנפלד, זיכרונו לברכה,

בבנימין. חברי

אני חושבת שכל מפלגה שדוגלת בשוויון, גם המפלגות בקואליציה, ואני בכלל מצפה מכל המפלגות הציוניות להצביע ולתמוך בהצעת החוק. אני זוכרת שהשר אורי אורבך, כשהוא היה חבר

השר אורי אורבך, הצעת חוק איסור הפליה במוצרים,

ציבוריים. המחנה הציוני,

אז תבינו למה צריך להתנגד להצעת החוק הזאת. מדובר פה, וכמו שאמרה השרה, לא סתם זה הצעות חוק של הבית

יש לך אחריות. הבוקר שמעתי גם את סגן השר מהמפלגה שלך, אומר: אתם יודעים מה צריך לעשות אם יש מפגע? לקחת את המשפחה שלו,

אנחנו מבקשים מאוד לכבד את חברת הכנסת זנדברג. רק רגע. חברי הכנסת, אנחנו נמתין עוד קצת. אני ממתינה להוראתך. הזמן על חשבוני בינתיים. זאת הצעתי. כן, חברת הכנסת זנדברג,

גם פרופסור ששינסקי רבות זכויותיו, אבל נדמה לי שהוא יותר מכול קורא לעזרה לציבור, שיציל אותו מעצמו. אז הרעים כנראה, אני לא יודע, אז הרעים,

אתה צריך לראות בזה מחמאה, הרעים כנראה שבו אתכם,

ומי שאמור לייצג אותנו חתם אתמול על הסכם כניעה מביש,

הוא הסעיף שנחשף אתמול במתווה, ואולי הסיבה הטובה ביותר למה היה כל

ואני מדברת על הסעיף שנקרא: יציבות רגולטורית. מדובר כאן בשיא של כיבוס לשוני, שמסתיר חתימה עכשיו על נטילת הסמכות המרכזית של ממשלה, שהיא רגולציה,

ויש כאן פרשיות קודמות בנושא

חלקן משחקות גם במתווה הנוכחי,

בעלי ההון. פרשת המיסוי, דוח ששינסקי 1. הממשלה,

בסופו של דבר לא הייתה לה ברירה וקצת נטתה,

פרשה 2, ועדת צמח, חתימה על מתווה

כבר לא נשאר יותר ממה לעשות

הישראלי, גנז את עצמו על מנת שלא רק עכשיו הציבור לא יוכל לדעת מה התנהל בדיוני אותו צוות קנדל המוכחש והעלום, אלא על מנת שגם עוד 30 שנה מהיום ו-100 שנה מהיום אף אחד מאתנו לא יוכל לדעת מי אמר מה

הזה, שבו הכנסתי את היד לכיס של תשובה ו"נובל" ושותפיהם והוצאתי מהם 400-300 מיליארד שקלים, שאותם

ולקיחת אחריות כמו שייצגת אותי אז.

למה עצרתם את הפיתוח של "לווייתן"?

מאחר שהיום דווקא נכשלת בייצוג

תנאים קשים, את התנאים הקשים ביותר בכל מדינות המערב, או מדינות ה-OECD, שיש בהן גז.

ומגבלת בעלות. מגבלת היצוא,

הייתה ארצות-הברית, וארצות-הברית עכשיו החליטה על תהליך, שכבר התחיל, של הורדת מגבלות

המון הטעיה, המון הסתה.

גם פרופסור איתן ששינסקי, שהוא מומחה בעל שם עולמי במינהל ציבורי של משאבי טבע,

כששאלתי

יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי,

בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון,

נכחו בסיבוב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל

אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זוהיר בהלול,

בעד באסל גטאס, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד יעל גרמן,

לסדר-היום בדבר הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מונופול הגז לא התקבלה. אנחנו עוברים לנושא הבא: הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

כבוד היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, שנת 2014 הייתה לענף התיירות כמו "צוק איתן" אחד גדול.

אפילו תיירות בצפון של עסקים קטנים, בקושי היו הזמנות. מצב הרוח הלאומי היה מאוד קשה. ולא ניתן שום פיצוי על הפדיון לאותם עסקים. שום פיצוי

אסטרטגיה כזו או אחרת בתחום התיירות זה היה עושה מהפכה.

גם ענף התיירות נמצא במשבר וגם יש הזדמנות בתיירות, אבל בשביל זה המדינה צריכה לעמוד מאחורי התיירות כמו שהיא עומדת מאחורי ההיי-טק,

כל תייר מוציא בארץ כ-1,750 דולר בממוצע. המצב כיום ממש כמו מה שמורה אמר לתלמיד: יש פוטנציאל, הוא רק לא ממומש. אנחנו אומרים את זה במשך שנים, אבל אנחנו לא רואים איך אנחנו משנים את

אני רק אומרת, לפני שאני

אני רואה מה עושה רוסיה, פשוט אני לפעמים רואה גם ערוצים בטלוויזיה מרוסיה, מה עושים במדינות אחרות,

אין בכלל ספק שהתיירות היא מנוע צמיחה. הפוטנציאל של התיירות במדינת ישראל הוא פוטנציאל עצום. ארץ קודש, כבר

Welcome to Israel, and we hope to continue the great work together. This is Minister Levin.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברות וחברי הכנסת, קודם

וההכנסות הגדולות שלנו,

ביו-טק וכן הלאה, שמקבל תשומת לב רבה מאוד, עם חקיקה מיטיבה בתחום המס ועם שורה ארוכה של דברים חשובים וטובים שעושים וצריך להמשיך

חנויות, דברים כאלה. ואני רוצה להזכיר יותר מזה, שבעסקים כאלה, כמו סוחרים, חנויות

אנחנו מדברים בדיוק על אותם עסקים קטנים שאנחנו כל הזמן מדברים כאן גבוהה-גבוהה על הצורך לעזור

כאן דוברים שפות שונות, ועבור תיירים מהרבה מאוד מדינות, זה נותן להם תחושה הרבה יותר טובה,

מזג אוויר מצוין, חופים,

הראשון הוא כמובן סוגיית השיווק. רבותי, אי-אפשר לשווק באופן רציני בסכומים המצחיקים שמדינת ישראל משקיעה בנושא הזה.

הזה. כבר בתקופה הקצרה שאני נמצא במשרד נתתי שורה של הנחיות כדי לנסות לייצר דברים שעד היום לצערי לא היו ואני

לטוס אליהן, כדי לעודד חברות תעופה לשווק לקהל הלקוחות שלהן את אותה מדינה,

קווים ולהוסיף טיסות, צריך לעזור להן. צריך לפעמים לתת מענקים, לתת השתתפויות במקומות שהדבר דרוש. סוף-סוף במדינת ישראל

ואני מזכיר עוד הפעם: זאת השקעה תלוית תוצאה באופן מיידי, לא נחת תייר, אתה לא משלם.

זו קריעת ים-סוף ומאבק שאני לא מסוגל להבין אותו כדי לקבל את הסכומים האלה וכדי לעשות את הדברים. אז זאת סוגיית השיווק.

צריך לא רק גזר, אלא גם מקל. כי מי שמחזיק קרקע ולא בונה, כי נוח לו להחזיק והוא חושב שאולי בעוד עשר שנים יפשירו אותה למגורים ומצבו יהיה יותר

בשורה התחתונה, אדוני היושב-ראש, אני מוכרח לומר שאני לא יודע כמה הזדמנויות יהיו לי לדבר על הנושא הזה, אז אני מנצל את ההזדמנות עד

צריך להסדיר אותו. זה אומר שמי שמציע משלם מס כחוק, זה אומר שאם מישהו נפצע באותן הדירות, יש מישהו שמבוטח שם, וכך הלאה. האפשרות השנייה היא לשחרר את הדירות האלה לשוק הדיור. כאמור, כמו שיש

להיזהר מזה. אני יודע שהתאחדות המלונות עושה לובי גדול כדי לשים סוף לדבר הזה. אני אומר לך,

לובי לזוגות הצעירים. כן. אני אומר, לא כאן נמצאת הבעיה.

שוב להבין: אם אנחנו נגדע את הדבר הזה, אנחנו נאבד כאן מאות-אלפי תיירים

15 בעד, ללא מתנגדים, ללא נמנעים. אני קובע שההצעות לסדר-היום: המשבר המתמשך בענף התיירות והקושי להתחרות עם החלופות, תועברנה לדיון בוועדת הכספים.

להטיל קנסות ומסים לא צודקים על עובדים זרים, אין נהירה של עובדים ישראלים לחקלאות והמכסה שקיימת לעובדים מהשטחים לא מספקת. צריך להקל על הבאתם של עובדים זרים.

הם בטוחים יותר.

ובתיאום עם

משום שזה התחום, אתם תחליטו אחר כך,

חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ.

חברי הכנסת יצחק וקנין, אייכלר ואורן אסף חזן.

אין ספק שנעשים הרבה מאוד מאמצים, יש הרבה רצון ויש הרבה מאוד הצלחות,

של דברים שאנחנו לא יודעים שנמנעו וסוכלו, אבל יחד עם זה, על רקע הנתונים של השבוע האחרון, משהו

אבל אני חושב שגם אפשר למנוע את זה. חלק גדול מהמעבר הזה אפשר גם למנוע לפני שהוא מתרחש על

יש לנו היום קו הגנה יחסית פשוט ביהודה ושומרון, לא בדרום הר-חברון. נכון, אבל חלק גדול מהשב"חים, אני גר באזור,

אין לך זמן כאשר יש סגר, יש פיגוע מסוים,

אתה לא יכול להיות תלוי בדבר שספק הוא יהיה,

שום ביטחון שכאשר נצטרך אותם אנחנו נמצא אותם. ולכן, תודה, אדוני.

לסיים. אני חושב שהמדינה צריכה להביא את זה בחשבון, לבדוק לעומק את כל נושא המשך ההעסקה של השב"חים ושל העובדים הפלסטינים. אף שיש רצון לעזור, רבותי, זה בלתי אפשרי, זה גורם

מרגישים שבאה לפה אומה זרה ולקחה את אדמות הנביא, והם לא מקבלים את זה. ליסטים אתם, אתם גזלנים בארץ

אני לא צריך להרחיב, כי כולם יודעים את זה, שמה שמאיץ עכשיו את האסלאמיזציה ואת ה"שהידייה" ואת הסלפיה בכל העולם זה האינטרנט.

האינטרנט זה הפתרון,

הבעיה. חבר הכנסת אורן חזן, בבקשה, אחרון הדוברים, ואחריו ישיב השר גלעד ארדן. אנחנו שמחים

בכלל, שפוחד לקום, לדפוק על השולחן ולהגיד: צריך לעשות לזה די, צריך לעצור את זה?

אני אגיד לך. אני חזרתי מהלוויה של מלאכי, השם ייקום דמו, ואני עדיין מתקשה לדבר.

מאיזה קצה בבית הזה, וכן לפתח את החקלאות, כי היא בסופו של דבר חלק מהיסודות לעתיד בניין העם

לדין. חבר הכנסת ברושי ציין בצדק את בעיות

ואני חייב לומר שהנושא הזה בהחלט מעסיק את כלל מחוזות משטרת ישראל,

והפעילות שלהם. לצד המפקדות האמורות פועלות ארבע יחידות מרכזיות כפריות אשר מתמחות בטיפול בתופעות פשיעה במרחב הכפרי, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים, מודיעין, חקירות, בילוש וכו'. משמר הגבול פועל בשיתוף פעולה מלא ומקיים ישיבות קבועות עם נציגי

אני לא יודע מה מדיניות משרד הביטחון, אנחנו רואים בהם סיכון ביטחוני פוטנציאלי חמור. ולכן המשטרה מקיימת פעילות

לפעמים זה זועק. אנחנו הרי רואים כולנו אתרי בנייה,

שב"חים ששוהים ולנים וכולם יודעים איפה הם

אין קשר, דרך אגב,

אותו ניסיון רצח של חייל מג"ב משבוע שעבר בעיר העתיקה לא התבצע על-ידי

לזה מטרה שנועדה, גם בזירה הבין-לאומית, לא לשחק לידיים של אלו שמנסים להציג את ישראל תמיד באור שלילי. אבל אני מסכים שאסור אף פעם לעשות

המשמעות של הדבר הזה היא שצה"ל שומר על החקלאים אבל לא שומר על הציוד,

הוא לא מתעסק בצד הפלילי אלא בצד הביטחוני. ופה יש סתירה לוגית לחלוטין,

ומשום מה,

שהם לא עוברים את מערב 232 בדרום, או על גבול

בסדר.

אין צורך, אדוני היושב-ראש, אני פה, אין

כבוד היושב-ראש, שמולי אמר שבמפלגת העבודה,

לא אני אמרתי את זה, הוא אמר את זה. אדוני

אותם במספר הביטולים, וככל שאחוז הביטול של ההתנדבות של פעם בשבוע,

לאותה יחידת

נמוך כך האיכויות, ואחוזי הביטולים הם מאוד מאוד

הממשלה. אבל הלכתי,

מחוסר אשמה, לא מחוסר ראיות.

השר, חבר הכנסת, אני מבקש: אל תפריע לשר, זה נורא חשוב לי. אני אתמול תקפתי אתכם, ואני אומר לכם עוד

הצעות לסדר-היום מס'

ו-716, של חברות הכנסת סתיו שפיר ונורית קורן. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת סתיו שפיר, תפסיק את הדיונים עם כבוד השר ותעלה לדבר על הצעה שלה לסדר-היום. אחריה, חברת הכנסת

כשאנחנו מסתכלים על המרחב הציבורי בישראל אנחנו לא רואים,

המעט שאפשר לעשות כדי לאפשר להם עצמאות מרבית בתוך הסיטואציה הזו.

2 לחוק נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אושר ב-2005. הוא היה אמור לדאוג

אני מבקש לסיים. סליחה, יש לי עוד כמה משפטים, אם תרשה לי.

במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, גם בהסכם עם הבית היהודי, מפלגתו של שר החינוך, וגם

יכול להיות שצריך לכנס פה ועדה משותפת, יחד עם ועדת הפנים וועדת החינוך, ולדאוג לזמן לשם גם את השרים המדוברים. לדאוג שיתקינו את התקנות בהקדם ולא לדחות.

יכול להגיע לבית-משפט. מי שאחראים בעצם להנגשת המבנים הם אנשי השלטון המקומי, אשר עושים ככל שביכולתם כדי לעמוד בלוחות הזמנים ומנגישים את מאות מבני הציבור בארץ לכל האנשים

ועל כך הערכתי

ברור לך שהשאלה, תודה. היא שאלה פוליטית. תודה רבה, חברת הכנסת קורן. שרת המשפטים איילת שקד, ואחריה, הבעת עמדה מהצד, של חבר

הצעה זו לסדר-יומה של הכנסת.

ולא כפי שצוין בעיתונות. בשל

מתי? אני לא מכירה את התאריכים המדויקים. צריך לראות לפי החוק. אנו במשרד משקיעים משאבים רבים ופועלים במשנה-מרץ על מנת להביא להנגשת השירותים והמקומות ששייכים למשרד

סתיו, צריך, של ועדת חוקה,

אי-אפשר ועדה משותפת,

מה, בכנסת יחליטו, אז רווחה, אם אין הסכמה.

אין לי בעיה.

הציע את זה חבר הכנסת מאיר כהן בצורה נכונה.

לעסוק בנושא הזה רק בוועדת הרווחה, מאחר שכרגע המשרדים שלא הנגישו,

בטוחה ששמעתי את כל הדברים שאמרת, אבל, היכן שיש, לא לא, זה לא, לסיים, בעיות תקציביות, בדיוק בגלל זה צריכה לקום פה ועדת הוועדות, ועדה משולבת, איך שתרצו לקרוא לזה, שתעסוק בנושא הזה ותנסה להסיר את

כמו

ונשמח אחרי כן לקבל עדכון, כמובן, ראש הממשלה התערב אישית, השר לנגב וגליל לשלם את, זה לא מדויק. בואו, אדוני,

כל היישובים בגולן ובגליל.

האחרונות, חברי, סובלים תושבי קריית-שמונה והאזור מהפעלה חלקית ובלתי סדירה של שירותי מיון רפואי. במקור נפתח המוקד בקריית-שמונה כשלוחה של בית-חולים זיו

ביקורות על האופן שבו מופעל המוקד כבר היום. אני לא ביקרתי שם, אתה בנמרצותך עושה ביקורי פתע בבתי-חולים ובמוקדים רפואיים, ואני בטוח שהמרחק הרב לקריית-שמונה לא ירתיע אותך וגם לשם אתה תגיע. בשורת סיכום, אדוני היושב-ראש, אני

זאת אומרת שהוא

מענה אמיתי לתושבי האזור ואפילו הציל חיים בלא-מעט מקרים. המיון, למעשה, באזור הזה משרת מעל 45,000 תושבים, אם אנחנו מביאים בחשבון את הרשויות שמסביב ואת צפון רמת-הגולן.

כאן כי,

לאלתר של חדר המיון בקריית-שמונה, אלא אנחנו חייבים לוודא שבמסגרתו יינתן המגוון הרחב של שירותי הרפואה

סגן השר, אני הייתי בקריית-שמונה, אבל באמת, אנחנו יוצאים מתוך קריית-שמונה. אחרי זה תתקן ותגיד מה קרה שם,

יש מצוקה גדולה בפזורה הבדואית, יש מצוקה גדולה בצפון. לא יכול להיות שחוק ביטוח הבריאות, שאמור להגן על אזרח בכל

חייב להעיר על כמה דברים שהפריעו לי בדיון

ואני רוצה לדבר הכי פתוח בנושא הזה: אתה פתחת חדר מיון שם בלי משרד הבריאות, עזרנו. עזרנו.

אני אספר לך כמה הייתי צריך להתחנן על כסף קטן כדי לקבל ל-ALS ב"הדסה" אני אספר לך.

אני אשמח מאוד להופיע.

יש לפעמים "טרם", תלוי מי שעושה את זה,

עם הנגב והגליל, אם הוא יכול.

זה חד-פעמי השנה, קיבלתי תשובה שזה יהיה, שהולכים להעביר, לסדר את

אבל אם הוא חושב שזה הולך להיות סדר, לא, אני לא אוותר לו.

נכון שאישרנו את זה, אז כרגע תהיה שנה אחת כן, וייפתח מחדש. עכשיו, לעתיד, והערת נכון, חבר הכנסת מאיר כהן, גם בסיועו של משרד ראש

קראתי את הנאום שהכינו לי, את הדפים.

ברשותך רק, אם אתה יכול להישאר, יש לחברת הכנסת שאשא ביטון שאלה קצרה,

ואז כבר אולי תוכל להשיב, במקום שתרד.

אזורית אשכול אין שום עיר לידה,

וזה שעה עד שעה ורבע נסיעה. זאת אומרת, מה שנקרא אפשר למות בדרך מחלום.

תפקדה בסדר וגם כשהיא לא תפקדה. אבל הוא תמיד היה שם, בכל התפקידים שלו,

גם כשר לשיתוף פעולה אזורי, גם כשר לפיתוח הנגב והגליל וכן הלאה וכן הלאה, ועשה את הדברים. למה אני פותח ומקדים

לא, יש שר תורן, אבל יש, הוא יגיע בתוך שלוש דקות? בסדר. לא, כל עוד השר המשיב לא פה, אני יכול, מבחינתי אתה צודק.

יחמיר. ובכן,

ואסטרטגיית השתיקה נכשלה כישלון חרוץ,

שולחת בפועל אלפי משפחות אל מלחמת קיום יומיומית. מה אתה מצלם,

אני רוצה תיעוד של הדברים שלך. מתעד ומנציח את הרגע. חברים, אני תמיד

ועכשיו ההצעה מבקשת להטביע את הכיתוב: המוצר הנ"ל מיוצר בשטחים הכבושים. אז הגיע הזמן שחברי מרצ יבינו שמה שהם קוראים "שטח כבוש" הוא חלק בלתי נפרד

גם במעלה-אדומים, גם בבקעת-הירדן, גם ברמת-הגולן. תזמין את חברי הכנסת להצטרף אלינו לסיור שם.

ובכן, עשרה בעד, אחד נגד. אני קובע שההצעה לסדר-היום תועבר לדיון בוועדת הכלכלה. עכשיו לנושא הבא. הנושא הוא: יום המודעות והזיכרון

החוק הזה מונע, מכובדי השר, מהאזרחים הערבים לקיים חיי משפחה בישראל עם בני-זוגם השייכים לבני עמם או בני אומתם,

ממוצא פלסטיני, לבנוני, סורי ואחרים. בא החוק

כשאימא פלסטינית נשואה לתושב או אזרח ערבי ישראלי, ויש להם ילדים, איך אפשר להפריד בין האימא לבין הילדים, לבין הבנים שלה? או אבא

ולכן, אפילו בבג"ץ, בבג"ץ, אף שהיה רוב של אחד, שישה כנגד חמישה, חמישה, אי-אפשר לזלזל בדעתם, אמרו שהחוק הזה אנטי-דמוקרטי,

רק כאילו היתרון של קול אחד, החוק הזה עבר

שיהיה. אתה מאיים עלי, הוא יהיה?

תלמד, תלמד מה עשה, אתה צריך להתבייש, תלמד מה עשה האדם,

בתי-המשפט אמרו שהוא אדם

איך קוראים לו?

נדמה לי שהוא בנצי, נדמה לי. אפילו את השם שלו אתה לא יודע. זה, הסמפכ"ל. סאו או משהו. סאו,

יא חביבי, איזה הגנה, אתה עומד כאן. טוב, תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת אבו עראר. כבוד השר, השר סילבן שלום,

תן לו תשובה. נכון מה שאתה אומר, לא. תענה, מאה אחוז. הרי איך יכול להיות שהגבר הוא מרמאללה והוא רוצה לגור איפה שהאישה

זה התחיל, כל העניין הזה? ב-2003.

האינתיפאדה השנייה. ואז נוצר מצב, הרי זה לא סתם. תאמין לי, אין שום רצון לפגוע באוכלוסייה. מדובר במקרים

מי נותן את הנדוניה, הבעל או האישה? לא מבין בזה.

אבל אני מבין מה שאמרתי קודם

אבו עראר, אני מבקש שתיתן לשר לסיים.

לא, השר צריך לסיים את דבריו,

חבר הכנסת אבו עראר, זה לא דבר בלתי מוגבל. אתה יכול להתחתן מחר עם מוסלמית ממלזיה,

אתה רוצה הצבעה? מבקש להסיר את ההצעה מסדר-היום. אז אנחנו נקיים הצבעה על ההצעה לסדר-היום. מי שבעד להסיר, יצביע בעד. מי שנגד, יצביע נגד.

סאו.

אשר בחנה את כל הדוחות, העדויות והחומרים הרלוונטיים לאירועים, קבעה כי התיק נסגר מחוסר

בעקבות החלטת

חל יום המודעות והזיכרון לפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. מטרת ציון היום היא העלאת המודעות הציבורית להשתקה ולהכחשה המתמשכת של הפרשה אשר התרחשה בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל,

הרבה יותר מעומעם מבשנה הראשונה.

מדוע הוא מיאן להתנחם, ומשיבים כי אין אדם מקבל תנחומים על החי, וסבור

הדעת על התופעה ולוודא עד כמה היא נרחבת, שכן רישום האוכלוסין חייב להיות נקי משגיאות כאלה. כמו כן, אני מבקש בהזדמנות זו לציין לטובה את חברי עמותת

כידוע, הוקמה גם ועדת חקירה ממלכתית, בראשות השופט שמגר, אשר סיימה את עבודתה בשנת 2001. מעבר לאמור לא ידוע ולא מוכר לנו על פעילות נוספת שנערכה בעניינם, כך שאין לי באמת מה לענות לך, כי אנחנו לא

את השמות שהוצגו לוועדה, ולנסות לראות אם יש רישומים כלשהם, ולמנוע שליחה מיותרת של כל מיני צווים וכל מיני מכתבים שמשרדים ממשלתיים

אבל אין ספק שצריך לשחרר את ההקפאה הזאת ולאפשר לרשויות, בתיאום עם הגורמים המקצועיים, לעשות את התיקונים הדרושים ולהתאים את הצווים למצבים הקיימים. גם הוועדה שמונתה על-ידי המשרד ב-2006, ונתנה את ההמלצות